בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. ט"ו בשבט שמח, היום יום שני, 6 בפברואר. הסעיף הראשון, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 48), התשפ"ג-2023 (מ/1596) לפני הקריאה הראשונה. תנמק גברת ברוריה מנדלסון, יועמ"ש משרד התקשורת. מדובר בהוראת מעבר שקבועה בחוק הרשות השנייה ואמורה לפוג ב-25 לפברואר. היא קובעת הקלות על בעלי רישיון ייעודי וייעודי זעיר היום זה ערוץ 14,

ערוץ הלא TV וערוץ המוסיקה. אנחנו מציעים להאריך את הוראת המעבר בשנה נוספת. כיוון שזה פג ב-25 בפברואר, אנחנו צריכים את הקיצורים כדי להספיק את כל הליכי החקיקה עד אותו מועד. מתי אפשר יהיה לראות את ערוץ 14 גם בממיר הרגיל, בעידן? זה תלוי בו. תסבירי לי. הם יכולים להיות על הממיר, אבל הם ביקשו לא להיות עליו. זה עניין של עלויות? כן, כמובן. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר.

בקשת יושב ראש הוועדה למיזמים ציבוריים להעברת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023 (מ/1594), מוועדת הכספים לדיון בוועדה שבראשותו. יושב ראש ועדת הכספים מוותר על הדיון בהצעת החוק. שאלת אם הוא מוותר? כן, זה בהסכמה. אני חושב שהיה אמור לשים על השולחן שזה בכלל לא היה אמור להגיע אליו, רק לא אמרו את זה. היה צריך להגיד את זה, כדי שאנחנו,

נחליט מה אנחנו מצביעים בסוף. הייתה המלצה של היושב ראש להעביר לוועדת הכספים,

אני חושב שהיה צריך להגיד לו שזה אמור להיות בחוקה ואז להעביר את זה לחוקה, או להעביר את זה למיזמים ציבוריים כמו שעכשיו אנחנו מחליטים. מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

אנחנו עוברים לסעיף ג', קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק רכבת תחתית (מטרו) (תיקון) ,התשפ"ב-2021 (מ/1446). 2. סימן ג' בפרק ב' (המועצה המאסדר) מתוך פרק כ"א בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדינות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 (מ/1443). ההמלצה של הלשכה המשפטית היא לוועדת הפנים, שזה לפי ההסכמים. אלו הצעות של הכנסת הקודמת שמוזגו והונחו לקריאה שנייה ושלישית ולא הובאו להצבעה, לכן כעת רוצים לחדש את הדיון בזה. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. סעיף ד', קביעת מכסת הצעות חוק והצעות רגילות לסדר היום של חברי הכנסת לסיעותיהם. יסביר המזכיר, דן בבקשה. ועדת הכנסת צריכה לקבוע את מכסת הצעות החוק הפרטיות והצעות לסדר היום הרגילות שכל סיעה רשאית להביא לדיון במליאה בכל מושב. הוועדה גם צריכה לקבוע את המכסה השבועית, לא רק הכללית של המושב, לכן הגענו היום עם איזו שהיא הצעה שמונחת על שולחנכם. ההצעה היא על פי מפתח שמקובל בכנסת מימים ימימה. לפחות בכל השנים שאני בדקתי אחורנית זה היה המפתח המקובל, לפיו כל חבר כנסת מהקואליציה שאינו שר, סגן שר או יושב ראש הכנסת רשאי להביא לדיון בכל מושב שש וחצי הצעות חוק פרטיות או הצעות לסדר, וכל חבר כנסת מהאופוזיציה רשאי להביא לדיון שמונה וחצי הצעות חוק או הצעות לסדר. בהתאם למפתח הזה הכנו הצעה. שימו לב שאנחנו נמצאים כרגע במושב שהוא לא מושב מלא, לכן המספרים האלה של שש וחצי ושמונה וחצי עברו התאמה בהתאם למספר השבועות שנותרו לנו עד לתום המושב. ממספר השבועות האלה החסרנו שלושה שבועות: השבוע האחרון של כנס החורף, השבוע האחרון של כנס הקיץ ושבוע התקציב שבו לא עולה חקיקה פרטית. הגענו ל-17 שבועות שבהם כן תתקיים פה חקיקה פרטית. ההצעה שמונחת לפניכם היא על פי המצב הנתון היום. יש לנו מספר חברי כנסת שאינם שרים או סגני שרים בקואליציה, שאנחנו רואים שהמספר הזה הוא לא מספר קבוע, הוא משתנה. רק היום יצהירו אמונים שני חברי כנסת חדשים מש"ס שכבר הכנסנו אותם לחישוב של המכסה. מחר יצהיר חבר כנסת חדש מהציונות הדתית ובהחלט ייתכן שיצהירו חברי כנסת נוספים חדשים במקום שרים שיתפטרו.

גם בעצה אחת עם יושב ראש הוועדה, שאנחנו נהפוך את המכסה הזאת, מה שלא נעשה בעבר, למכסה נושמת, כשהמשמעות היא שבכל פעם שייכנס חבר כנסת שהוא לא שר או סגן שר אנחנו נוסיף את הצעות החוק שאותה סיעה זכאית לקבל עבורו תוך כדי המושב. אנחנו לא נבוא כל פעם עם איזו שהיא מכסה חדשה לאישור ועדת הכנסת, אלא הוועדה תאשר מראש את העדכון האוטומטי הזה שאנחנו נעשה תוך כדי תנועה. למה בכנסת הקודמת זה לא עבר דרך ועדת הכנסת?

יודע היסטורית מה קרה. לא הייתי בכנסת באותה תקופה, אין לי מושג מה קרה, אני רק יודע שמזכירות הכנסת עבדה על פי אותו מפתח של שש וחצי ושמונה וחצי בלי שהדבר אושר על ידי ועדת הכנסת. פה עשינו עבודה מסודרת כך שכל סיעה תדע בדיוק מה המכסה שלה ואנחנו נעדכן אותה. אני לא מתווכח על המתמטיקה, עברתי על כולה והיא נראית מצוין, אני רק מסתכל על זה מההיבט הפרקטי. אני מבין כמה הצעות חוק אפשר להציע, אבל מישהו בדק לאיזה ועדות זה יגיע ומה העומס שיוטל עליהן? האם הן בכלל מסוגלות לעמוד בזה? זה תלוי בהצעות החוק. אתה מבין שבסוף יכול שייווצר פה מצב שבחלק מהוועדות יהיה כזה עומס והן לא תוכלנה לדון בהצעות חוק שאנשים יגישו? לפי מה שהשר שלך מתכנן אצלך בהחלט יהיה עומס. תודה רבה, אני מבין שאתה יודע למה התכוונתי.

בדיוק. המשמעות של הדברים היא שבכל שבוע יעלו סדר גודל של 22 הצעות חוק פרטיות. ככל שנעדכן את המכסה תוך כדי המושב בעקבות התפטרויות של שרים וכניסה של חברי כנסת חדשים לפי החוק הנורבגי, המספר הזה עשוי לעלות. אנחנו כבר נמצאים ברף היחסית עליון של מספר הצעות החוק. שימו לב שלהצעות האלו מוצמדות בדרך כלל הצעות נוספות, לכן הצפי שלי הוא, וחשוב גם לומר את זה, שימי רביעי במושב הנוכחי הולכים להיות מאוד-מאוד עמוסים מבחינת כמות ההצעות ושעות הדיונים. זה אומר שהנוסחה הזאת תהיה נושמת כך שכל פעם שיהיה נורבגי אנחנו נעדכן את הטבלה. בכל עדכון כזה שיהיה נשלח את הטבלה המעודכנת לסיעות, גם לאלו שזה משפיע עליהן וגם לאלו שזה לא משפיע עליהן, ואז לא נצטרך לבוא ולאשר את זה שוב.

אני מסתכל על ש"ס, היינו שניים ונשארנו שניים. במהלך שלושה שבועות יש לכם אחד. בשבוע רגיל זה שניים. לפי כמה ש"ס עכשיו? צריך גם לזכור שהצעות דחופות לסדר והצעות חוק שהממשלה תומכת בהן וחבר הכנסת מנמק מהמקום לא באות בגדר המכסה הזאת,

ש"ס מעודכן. כן, מעודכן. זה גם מה שהיה לנו פעם שעברה. מי בעד הצעת המכסות, מי נגד, מי נמנע? הצבעה אושר. אנחנו נתכנס שוב בצוהריים, אנחנו צריכים לקבל שתי בקשות פטורים מהממשלה. הישיבה ננעלה בשעה 09:50.